אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המדע

היום יום שני, י"ח בכסלו תשע"ט,

ועל סדר יומנו הפצת מידע כוזב ותקיפות סייבר לשם השפעה על מערכת בחירות, ישיבת מעקב